שלום לכולם. אני מתכבד לפתוח את הוועדה המשותפת לדיון בהצעת חוק התקשורת (בזק ושידורים). אנחנו ממשיכים בדיונים החשובים. היום אנחנו נדבר בעיקר על הנוסח הסופי שהוא לא מוגמר.